בוקר טוב לכולם, אני שמח מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת למלא את מקומו של יושב ראש הרציני והנחוש שלנו חבר הכנסת אופיר כץ,

הוא מלווה, לא, אני לא ידעתי שהוא יגיע ,אבל אופיר כץ יודע לנהל כמה חוקים במקביל, אז אני פה על תקן רק הישיבה הזאת. אז הנושא הראשון על סדר היום בקשת יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תיקון מספר 4 הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש הארכת תוקף, לקראת הקריאה, קריאת השנייה והשלישית.

מדובר בהארכת זמן למי שהארכת זמן של ההגנה מהנושים, כדי לאפשר להם זמן להגיע איתם להסדר, וכיון שהוראת שעה זאת פוקעת ביום שישי, אז אנחנו נדרשים להאריך אותה ולכן זה מגיע עכשיו כדי לאפשר את הדיון בזמן, ולכן אנחנו מקדימים את הדיון לפני כן. אם למישהו יש פה הערות או הבהרות אז מוזמן, אפשר להצביע כן, שוב אמרתי זה בגלל שהוראת השעה פוקעת ביום שישי המטרה היא להאריך את זה כדי שיוכלו, פוקע ביום שישי ולכן צריך להקדים את הדיון, מי בעד? הצבעה אושר. הנושא השני הבוקר, קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה, המחלקה לחקירות שוטרים תשפ"א 2022, צורך בתיקון חבר הכנסת סעדה, אני מניח שהוא היה הרבה לפני 2022, אבל התיקון מגיע ב- 2022 של חבר הכנסת משה סעדה. הוועדה ממליצה כי הצעת החוק תידון בוועדה משותפת של ועדת חוקה חוק ומשפט וועדה לביטחון לאומי, תהיה בת עשרה חברים, חמישה חברים מכל ועדה מטעם ועדת חוקה, חוק ומשפט חברי הכנסת שמחה רוטמן כיושב ראש, מנסור עבאס,

מתן כהנא ומשה סעדה, וחברי הכנסת מטעם הוועדה לביטחון לאומי היושב ראש צביקה פוגל. הוא לא יושב ראש הוועדה. הוא יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי.

הוא לא יהיה כן כן, כן כן,

בו גם חברי הכנסת מטעם הוועדה לביטחון לאומי,

עמית הלוי, סימון מושיאשוילי, אפרת רייטן מרום, ומירב, בן ארי זאת הודעה בלבד או שזה הצבעה? צריך להצביע אוקי מאה אחוז. אז חבר הכנסת סעדה אתה רוצה להגיד משהו על החוק הזה? הצעת החוק, אנחנו ממליצים להעביר את זה לוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי וועדת חוקה חוק ומשפט. רק שנייה, למה היו"ר לא יו"ר משותף שם עם פוגל? אין דבר כזה יו"ר משותף חייב להיות יו"ר אחד, הוא לא חייב אגב להיות אחד משני היושב-ראש. הוועדה הזאת פועלת במקביל לוועדת חוקה, כי ועדת חוקה הסדר שלה עמוס מאוד, ששמחה לא יתלה לנו את זה בזה שהוא משתתף? זה החלטה בין שני ראשי הוועדות, גם חלוקה חלק ממשרד המשפטים חלק מהמשטרה, ולפי זה תהיה גם החלוקה שהם ינהלו את הדיונים, זה גם היועצים המשפטיים של הוועדות. מה שחשוב לי להגיד עמית שמדובר בהחלטה של שלטון החוק, כי עד היום יש למעשה פירצה, שיש אנשים שהם מחוץ לחוק, זאת אומרת פרקליט המדינה ופרקליטים מטעמו, עד היום אין גוף באמת שיכול לחקור אותם, ולכן קרה בעבר שהיו כשלים והם לא נחקרו, והגופים שכן קיימים כמו הנציב לתלונות, למייצגי ציבור בערכאות, בסופו של יום אין להם כלים לחקירה פלילית, לא לחקירה פלילית וכמובן להגיש כתב אישום, כי שוו בנפשכם, כבר חקרנו פלילית, אם זה קרה, מי מגיש כתב אישום שסרח, פרקליט המדינה עצמו? אבל אנחנו לא בדיון בוועדה.

שנייה, לכן האירוע הזה חשוב, חשוב לי כן להגיד פה, שאני מבקש לעשות את זה כמה שיותר מהר, שהוועדה תתכנס כבר החל משבוע הבא, ואולי להעביר קריאה ראשונה כבר לפני הפגרה. לפי התקנון ועדה משותפת יכולה לשבת במקביל לישיבות הוועדות, שונה מוועדות משנה. כמו שהיה עם הוועדה שהקמנו לשלילת אזרחות וגירוש מחבלים.

מאה אחוז, מי בעד הקמת הוועדה המשותפת? חמישה בעד פה אחד.

העניין אושר, אנחנו עוברים לנושא השלישי שעל סדר היום, תודה רבה. טוב אז שוב בוקר טוב, הנושא השלישי בעצם על סדר היום הוא הצעת חוק שירות ציבור,

תיקון חוק שאני יזמתי וחוק שאמור לאפשר קבלת מתנות או תרומות לטובת הליך משפטי להוצאות בהליך משפטי או בהליך רפואי הכרחי, גם לאנשי ציבור, תודה וגם לעובדי ציבור,

אני רוצה לומר